ברוכים הבאים לדיון בוועדת הפנים והגנת הסביבה, היום על המדוכה הצעת צו רישוי עסקים (דחיית מועד לפרסום מפרטים אחידים), התשפ"א-2020 שהביא לאישורנו שר הפנים אריה דרעי.

שמונחת לפנינו היא לדחיית מועדים מצד משרדי הבריאות והגנת הסביבה, היא באה בעקבות הרפורמה ברישוי עסקים שעברה בשנת 2010. 2010, מישהו רוצה לעשות חשבון כמה שנים עברו מאז? עשר. הרפורמה הזאת קבעה חובה על משרדי הממשלה לגבש מפרטים אחידים לטובת עסק שמגיש בקשה לרישיון עסק, עשר שנים היו למשרדי הממשלה להכין את המפרטים האחידים וכעת מבקשים משרדי הבריאות והגנת הסביבה משום מה דחייה, וכמובן זה גם יגיע בשנייה האחרונה, אז תיכף אנחנו נשמע את נציגי המשרדים, נבקש לברר ולהבין למה העסק הזה תקוע כבר עשור, מה שמונע מהרפורמה הזאת לצאת לדרך. עוד מילה אני רוצה להגיד על העסקים הבינוניים והקטנים. הרפורמה הזאת באה להקל עליהם, כדי שהתהליך המורכב הזה של תהליך הוצאת רישיון עסק יהיה קל ופשוט ונגיש, ודווקא בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שאותם עסקים קטנים ובינוניים באמת נמצאים במצוקה הקשה ביותר הכלכלית שהייתה אי פעם במדינת ישראל בגלל נגיף הקורונה, במקום זה בשעה הזאת לבוא ולהגיד להם שהבירוקרטיה והקשיים לא רק שלא יוסרו מהם, אלא יימשכו, שזה בעצם מה שאתם עושים בזה שאתם מגישים לנו לאישור את ההארכה, אז זה נראה לי, ממש אני אומרת לכם, באופן כללי נראה לי לא הגון ולא ראוי כלפי אותם בעלי עסקים, בטח לא בתקופה כל כך קשה ובטח לאור העובדה שהיה לכם עשר שנים לסיים את העבודה. אז אני כבר מודיעה פה שהוועדה כאן בדיון, אני רוצה להבין איך הגענו עד הלום. בוא נשמע קודם מהשטח מה הם חווים, מנכ"ל איגוד המוסכים.

כן, בבקשה, הייעוץ המשפטי, לירון. אני רק אשלים בעוד שתי מילים. באמת הרפורמה הראשונה של רישוי עסקים כפי שאמרת אושרה כאן בכנסת בשנת 2010 ובה נקבעה לראשונה החובה לקבוע מפרטים אחידים. המהלך הזה לא הצליח להטמיע וב-2018 עברה כאן עוד רפורמה בנושא של רישוי עסקים כדי לטייב את הרפורמה מ-2010. במסגרת הרפורמה של 2018 נקבעו כל מיני מסלולים של רישוי מהירים שמבוססים על המפרטים האחידים, זאת אומרת מסלול שאומר שאני יכול בעסקים מסוימים להגיש תצהיר, להגיד: אני עומד בתנאים של המפרט האחיד, ולפתוח את העסק, אפילו בחלק מהמקרים בלי שבאו לבדוק אותו, לעשות מסלולי רישוי מהירים. כששוב, המפרט האחיד הוא תנאי להתנעה של כל המסלולים המהירים האלה, ובנוסף הוא אמור ליצור ודאות ודברים כאלה. היות שב-2018 ראו שהמפרטים האחידים לא התקדמו, בחוק משנת 2018 קבעו לוחות זמנים מאוד קשיחים לפרסום המפרטים, לוחות הזמנים נקבעו בהתאם למה שנקבע בהחלטת ממשלה בהקשר הזה כשבעצם נקבעו שתי פעימות, פעימה אחת לפרסום של 40 מפרטים של עסקים יותר נפוצים שהמועד אמור להסתיים בסוף דצמבר, ופעימה שנייה לעוד שנתיים, לסוף 2022, כשמה שנקבע בחוק זה שאם לא יפורסמו המפרטים בזמן המשרד הרלוונטי לא יוכל לתת שום תנאי ברישיון ולצד זה נתנו לשר הפנים את האפשרות, לפי המלצת ועדת הפנים ובאישור מליאת הכנסת, לדחות את המועדים לפרסום בתקופות שלא יעלו עד שנה כל פעם ובסך הכול בעוד שנתיים. וזאת המסגרת שאנחנו נמצאים בה כרגע. מתוך ה-40 מפרטים שצריכים להתפרסם עד סוף השנה מדובר ב-13 מפרטים שלא מספיקים להתפרסם והדחיות מתבקשות מהמשרד להגנת הסביבה וממשרד הבריאות שלא הספיקו לעמוד בזמנים האלה. בסדר. אנחנו נתחיל לשמוע את האנשים שהדבר הזה הולך להשפיע עליהם. ניר קפלן, התאחדות המלונות, בבקשה.

גברתי היושבת ראש, ותודה רבה על זכות הדיבור ועל הישיבה החשובה הזאת. בשתי מילים, בהמשך למה שאמרו פה בייעוץ המשפטי, בלי המפרטים אין לנו את המסלולים המהירים ולצערי יש היום הרבה עסקים שפושטים רגל ועושים העברת בעלות. בתקנות רישוי העסקים שעברו רק לפני שבוע בוועדה נאמר שיהיה אפשר להעביר עסקים בלי לחדש את הרישיון, יהיה אפשר להעביר את הרישיון על שם בעל העסק החדש, כמובן עם הצהרה שאין שינוי בעסק וכו' ובלי כל הווג'ראס של כל הצורך לשכור יועצים ובדיקות וכו' והעסק החדש ייהנה מיתרת רישיון העסק הקודם. בלי מפרט אחיד זה לא יכול להיות, להבנתנו. זה אחת. שתיים, עסק חדש שייפתח יצטרך לקבל רישיון עסק במסלול הישן,

הנוכחי, שהוא סיוט והוא ארוך מאוד. זה נראה רע בעיקר אחרי, כפי שגברתי אמרה, שרפורמת המפרטים התחילה עוד

עברה גם ב-2014, ב-2018 העבירו עוד שנתיים. אני חייב לומר,

אנחנו עובדים מאוד יפה בעיקרון עם משרד הבריאות ועם איכות הסביבה והדברים שאני אומר זה לא משהו פרסונלי חלילה כנגד מאן דהו, אבל אנחנו רואים את זה בהסתכלות מערכתית כמשהו שהוא פוגע מאוד בענף המלונאות, שגם ככה אנחנו בחצי קריסה, כפי שגברתי בוודאי רואה, ולא לשכוח שבתוך המלונות יש עוד עשרות עסקים. יש ספא, בדרך כלל זה ספא שהוא חיצוני, חדר כושר,

זאת אומרת עסק שמאגד הרבה מאוד עסקים והקשיים האלה בכל תתי העסקים האלה. אז מה אתם, מבחינתכם, הייתם רוצים שנעשה היום? אם אפשר, גברתי, לקצר. אני מבין שיש כנראה בעיה, אני מבין שחלק מהמשרדים - - - כמה שפחות זמן? משרדי ממשלה ביקשו שיאריכו להם את המועד עד יולי, אולי גברתי יכולה לשקול להאריך את המועד רק עד אפריל, ואם עדיין יהיה קושי גם באפריל לאותם משרדים אז אולי זאת אומרת לא ישר הארכה של שישה חודשים. חלילה,

אני לא רוצה לפגוע באף אחד מאותם אנשים שאנחנו עובדים מולם אחר כך במשרדים, אבל גם מבחינתנו, מבחינת העסקים, אנחנו במצב שהוא לא קל. הרציונל,

הוא שבאפריל נכנסות לתוקף התקנות החדשות של רישוי העסקים, אני חושב שטוב שגם באותו מועד יפורסמו גם המפרטים.

תודה רבה לך. רועי כהן, נשיא להב.

עוד נציגים שזה משפיע עליהם? מהמסעדות?

למסעדה יש מפרט אחיד. ולא צריך להאריך אותם? לא לכל

היום דווקא הרבה פחות מסעדות עובדות. יש לנו פה את נתנאל היימן מהתאחדות התעשיינים, ראש ענף כלכלה. שוב שלום. אנחנו ראינו את תזכיר החוק הזה והרגשנו קצת,

יריקה בפנים. במקום שמשרדי הממשלה בתקופה הזאת יחשבו כמה שיותר לזרז את הרפורמה וכמה שאפשר באמת לבוא לקראת העסקים וכמה שאנחנו יכולים בתקופה הזאת באמת לראות,

כמו שעשו את דחיית האישורים הרגולטוריים וזה לא הוארך מחדש וזה תקוע איפה שהוא בממשלה, אנחנו פשוט לא מבינים בכלל את הבקשה הזאת. הבקשה, גם בדברי ההסבר, לתלות את זה בקורונה, כאילו לא עברו עשר שנים מהרפורמה, זה פשוט צחוק מהעבודה. עוד שתי נקודות. 35,000 עסקים היום, מתוך העסקים טעוני הרישוי, אין להם היום בכלל רישיון עסק. אחת הסיבות זה בדיוק הדברים האלה, שהם לא יודעים מה הדרישות ואין דרישות ואין צ'ק ליסטים מפורטים. הדבר השני, חוץ מהמפרטים האלה שעכשיו מבקשים להם דחייה, סך הכול יש 140 מפרטים שבכלל לא התחילו להכין אותם ולא פורסמו לציבור. ודבר אחרון, שיש ענפים שיש פטור ממפרט בכלל, זאת אומרת שמראש משרדי הממשלה ביקשו פטור מעריכת מפרט בדברים האלה. אז במקום לקחת את שלושת הדברים האלה ולראות, קודם כל איך אנחנו עושים שיהיה לכל העסקים רישיון עסק, שהדרישות יהיו ברורות, שיהיו מפרטים אחידים לכל העסקים ובכל הענפים, אז כרגע הם מבקשים דחייה.

יש לנו את רועי כהן? רועי כהן מלהב, לשכת ארגוני העצמאים, בבקשה. שלום, אני פשוט בעוד שיחות. כמו כולנו, אנחנו כולנו עושים כמה דברים במקביל.

הוא מגיע אחרי דיונים קדחתניים שנתת לחבר הכנסת איתן גינזבורג להוביל כדי להוציא לפועל את הרפורמה ברישוי עסקים, ונמצאים כאן אנשים יקרים שהיו חלק מהרפורמה, איילת וסרמן ונפתלי קאייקוב וכמובן עוד חברים שנמצאים כאן. אנחנו רוצים להגיד את העמדה שלנו, כמי שמייצגים את העסקים הקטנים ואת אלה שבעצם הם הצרכנים של אותם רישיונות עסק ולהגיד שעצם הבקשה היא מקוממת, שלאחר שלוש שנים מיום שעבר החוק לרפורמה ברישוי עסקים לבוא עכשיו ולהגיד שצריך עוד חצי שנה כדי בצורה כזו או אחרת לעמוד בדרישות של המפרטים. אני באופן אישי מלווה את הדבר הזה למעלה מחמש שנים, עוד מהתקופה שאשר גרין היה, נפגשנו איתו והוא הבטיח שהמפרטים יהיו תוך שנה ואנחנו כבר כמעט חמש שנים אחרי האירוע, כשאני נכנסתי כנשיא להב לפני חמש שנים. לכן הבקשה הזאת לעכב בחצי שנה, היא בעצם תעקר את כל הרציונל של הרפורמה כי כל המסעדות והקיוסקים והעסקים הקטנים שרצו להוציא לפי ההיתר המזורז לא יוכלו לעשות את זה מאחר שאין את המפרטים ואז בעצם זה אות מתה, עוד רפורמה במדינת ישראל שנולדה ברעש גדול ובצלצולים ובהמון הדר ובסוף נופלת על הפרטים הקטנים שאנחנו מתעכבים פעם אחר פעם בהצעת המפרטים. יתכבדו נא ויודיעו שעד ה-30 בינואר כל המפרטים נכנסים לתוקף על מנת שנוכל להוציא לפועל את הרפורמה הזאת. אין לנו עוד זמן, העסקים, בטח בעת הזאת של משבר הקורונה, שזקוקים לכל סיוע ולכל עזרה והרפורמה הזאת יכולה לתת זריקת עידוד לפתיחת עסקים, ברגע שהיא תוריד רגולציה, תוריד בירוקרטיה, שוב פעם אנחנו מוצאים את עצמנו מתמודדים עם משהו שהוא היה צריך להיות מובן מאליו. נתנו לכם למעלה מחמש שנים לבנות מפרטים ועכשיו אתם באים ברגע האחרון ומבקשים עוד חצי שנה דחייה. אנחנו מבקשים מחברי הוועדה לא לאשר זאת, לקבוע דד ליין שעד הדד ליין הזה ואם לא, כל העסקים יגישו לרשות המקומית ויוכלו לקבל רישיון עסק.

יתכבדו נא הגנת הסביבה ומשרד הבריאות, יבואו לבדוק את העסקים. אם הם לא עומדים בנטל של הצגת מפרטים אנחנו לא נישא במחיר הזה, אנחנו הפסקנו להיות שק החבטות של הממשלה ושק החבטות של משרדי הממשלה, אנחנו דורשים שאתם תעבדו בשבילנו. כמו שעד עכשיו הרפורמה הזאת גרמה לכך שכל בעלי העסקים רדפו אחרי הרשויות, עשו בחוכמה חברי הכנסת והמציעים, גרמו לכך שהרשויות ירדפו אחרי העסקים, אנחנו רוצים שזה ייצא לפועל. אז אני מבקש ממך, גברתי יושבת הראש, לא לתת יד לדחייה נוספת של חצי שנה, מדובר פה כבר בדחייה על דחייה על דחייה, אין לי אפילו לתאר כמה פעמים הם דחו את אותם מפרטים. תודה רבה. ברור, תודה רבה לך. איילת וסרמן, עיריית תל אביב,

שלום לכולם.

כמו שרועי אמר וקודמיו,

הדחייה הזאת בעצם גורמת לחלק עיקרי מהרפורמה הזאת לעלות למדף ולהעלות אבק לפחות במשך עוד חצי שנה כאשר ברור לנו שזה לא ייגמר בחצי שנה. הסיפור של העסקים שרשומים בצו, זה נראה כאילו מספר פריטים קטן, 4.2, 4.7, עוד כמה פריטים כאלה, אבל בעצם הסך הכול הכולל של העסקים האלה במדינת ישראל הוא משהו שמגיע לשליש, כמעט בין 30% ל-40% מהעסקים במדינת ישראל. מה שזה אומר בפועל, שכל העסקים החדשים שירצו לפתוח החל מה-1.1 לא יוכלו לפתוח על פי המסלול המקוצר. נכון שהיישום והתחולה של החוק זה רק מה-1.4, אבל ייתכן שזה יפריע גם להגיש את הבקשות בדיעבד, זה חלק מהאפשרות שתהיה קיימת החל מה-1.4. שאלה קטנה לנציג משרד הבריאות, אמרת קודם, עמיר, שלמסעדות יש מפרטים. אם למסעדות יש מפרטים מדוע 4.2א שזה הפריט של המסעדות מופיע בתיקון שלכם לצו? למה אתם מבקשים לכתוב עליו מפרט כשכבר יש מפרט?

אני ממש מתנצלת, אני חייבת לצאת להפסקה של חמש דקות, אנחנו נחזור בעוד חמש דקות.

מי רצה עוד לדבר?

יש לנו פה בקשה מישראלה מני, מאיגוד לשכות המסחר. אני פה בסיפור הזה כבר עשר שנים,

כל עשר השנים האלה אנחנו מבקשים מהמשרדים הרלוונטיים להתחיל לפחות להכין מפרטים אחידים. צריך להבין שבזמן שהמפרטים לא קיימים יש, אני

להם, שריפים שמסתובבים ברחובות בתוך העסקים וכל פעם מוסיפים לנו עוד הוראות, עוד דרישות ובכל מקום הדרישות הן שונות, ולכל הדרישות האלה יש מחיר. אני רוצה לשתף את היושבת ראש בתהליך שעברנו,

המשרדים לא אהבו את הרעיון הזה בהתחלה של מפרטים אחידים,

אימים ואמרו לנו שנדע שאם יהיו מפרטים אחידים אנחנו נקבל את הדרישות

המחמירות ביותר, כי הם כאילו צריכים להכליל,

שיש. ופה אני רוצה לגעת בסוגיה נוספת. מעבר לעובדה שאנחנו מדברים פה על דחייה אנחנו מדברים על סיטואציה שבה, בתוך הוועדה הזאת שאמורה לקבוע את

ברגע שאני משאירה למשרדי הממשלה לבד לקבוע מהי הרגולציה אנחנו נקבל בחלק מהעסקים, ואתם שמים

וכל זאת תוך ניהול סיכונים.

יש zero tolerance והמשמעות היא מאוד מאוד קשיחה. אז קודם כל אני הייתי שמח מאוד אם מצד הוועדה היה מגיע איזה שהוא מסר אל

דרישות החוק הן לא רק מפרטים,

יש לי פה מכתבים שנכתבו בעניין הזה לגורמים המתאימים במשרד הפנים, באוצר,

כתב לאריאל יוצר מהאוצר, נכתבו מספר מכתבים בעניין הזה. ממתי המכתבים

גם כל ועדות המכרזים הולאמו לטובת התחום של הקורונה. צריך לראות מהי ברירת המחדל אם לא מאשרים. אם לא מאשרים אז יש אי יכולת למשרד הבריאות,

להציב

כשעושים חוק ומעבירים אותו,

אני אתן לך דוגמה, כשאנחנו העברנו תקנות למי שתייה,

היה שם מה חברת מקורות צריכה לקבל, מה ספקי המים צריכים לקבל, מה העלות וכל גורם צריך

נפגשנו לא אחת בדברים שקשורים בהכנת המפרטים, זה לא זר לו. זהו, תודה רבה. רק שנייה, אני רוצה לראות משהו פה ששלחו לי.

כן, הוא פורסם, אבל לא במתכונת של הצו הנוכחי. יש דברים פה ב-4.2ב שאנחנו דוחים את הדחייה שלהם, שכבר פורסמו ב-4.2א? זה לא מותאם ל-4.2ב.

2ב, זו המשמעות? נכון. חדש, אבל קיים הוא קיים לפי המפרט הקודם.

רוצים לפרסם את שלושת המפרטים האלה,

אני אומרת, באמת, איך בן אדם יכול לקבל החלטה מושכלת מול הדבר הזה בתנאים כאלה של לחץ?

גם אם אני אצא מפה אני לא יודע מה אני אעשה בעוד שעה ובעוד שעתיים. זה

אנחנו כאילו, אני אגיד את זה לא יפה, אולי דופקים חלק מהעסקים בגלל העניין הזה. לצערי הרב אני נאלץ להגיד את זה.

בישיבה היה אמור איתמר גרוטו להשתתף,

אבל ראינו שצריך תוספת כוח אדם, השגנו את תוספת כוח האדם הזאת ובהחלט אני חושב שאפשר לעשות

ואז נתקעה לנו הקורונה, זה באמת היה ככה ממש ברגע האחרון, שפרסמנו מכרז שיעזרו לנו אנשים. הם היו צריכים לקבל תקנים ובאמת

באמת לא קיבלנו, זה לא שהגיע למשרד הבריאות ועבר למישהו אחר,

סליחה, את הכסף קיבלנו והיינו אמורים לפרסם מכרז לחברת ייעוץ שתעזור לנו, אבל הוא לא הספיק לצאת ואז הוא הלך לטובת

זה פשוט לא נכון, אף אחד לא ניהל איתנו משא ומתן ולא היו מוכנים. יש לנו מכתבים מהמנכ"ל ליושב ראש הוועדה, יש פניות, אף אחד לא דיבר

המשרדים שתפקידם להגן על בריאות הציבור ולדאוג שהמכבסות גם ירוויחו וגם יעמדו, אבל לא יפלטו

אבל אנחנו עבדנו, עשינו, העברנו והם לא פורסמו להערות הציבור. הרפורמה הזאת היא סופר חשובה, סופר חיונית,

מאיפה ישלמו לאנשים האלה?

המשרד להגנת הסביבה קיבל תוספת תקנים בסיכום התקציבי בתקציב המדינה שבו הוחלט על הרפורמה הזו. לא, לא נכון, פשוט לא נכון.

היא החלטה של המשרד ולא החלטה של אגף התקציבים שכן

תראו, אני לא יכולה להביע כמה שאני כועסת מכל מה

אבל אני תוהה מה יקרה בחצי השנה הזאת, נגיד שאנחנו נעביר את זה שישנה אם אין להם את כוח האדם.

אני חושבת

על סמך מה את אומרת את זה? שמי ד"ר גילי צימנד, אני ראש אגף תעשיות ורישוי עסקים

לבוא ולומר שהבטיחו, לא הבטיחו דבר, לא הסכימו, אמרו: תסתדרו. ומראש הזהרנו ואמרנו, ואני חוזרת ואומרת גם עכשיו, אם לא נקבל את הדחייה לא יהיה, כמו שביקשנו אותה ואני כבר צופה שאם לא נקבל כוח אדם כל המפרטים שנותרו, הבאים בתור, גם נגיע ונבקש דחיות, לא נעמוד בזה. אנחנו לא יכולים לעשות יש מאין, אנחנו מכינים מפרטים שמתייחסים לעסקים בגדלים שונים, אנחנו צריכים לעשות דיפרנציאציה, אנחנו צריכים לוודא שהחקיקה בעולם תואמת את הסטנדרטים שאנחנו רוצים פה במדינה. זה לא יכול להיות המצב הזה שמגלגלים עיניים ואומרים תסתדרו. למה ציפו? שניקח כוח אדם שניתן למשרד לרפורמות אחרות ונעביר אותם לזה? אז היינו פוגעים בדברים אחרים? תעלה בבקשה את עמיחי פישר ממשרד ראש הממשלה.

התמונה שעולה מפה היא התנהלות מבישה של ההתנהלות של הממשלה מהבחינה הזאת ואין לי מה להגיד. מה שעולה פה בדיון, אני לא מבינה איך הגענו למצב הזה, אני לא מבינה איך אתם מרשים שדבר כזה יקרה. אני באמת גם לא צופה, כשאני מסתכלת קדימה, אני באמת לא יודעת, אתם צריכים לתכלל, הרי זה התפקיד שלכם, לתכלל את כל מה שקורה במשרדים האחרים. עוד לא נתתי למשרד החקלאות שרוצים לדבר ותיירות, כלומר יש פה עוד אתם הייתם חייבים לעשות את הסדר הזה בין המשרדים ולהביא לכך שהרפורמה הזאת תצא לפועל ושיהיה את כוח האדם ושיהיה את התקציב, כדי שהמשרדים יוכלו לבוא עם המפרטים האלה. אני נמצאת היום במצב שאין לי ברירה, כלומר אני חייבת להאריך את זה ואני לא רוצה.

האופן שבו מתנהל הדיון באמת, בדרך כלל אני לא נכנס לתוך מאבקים בין משרד האוצר למשרדי הממשלה, בטח לא בזירות האלה, אבל כמו שאמרה גילי, אני די נדהם מהאירוע. הרפורמה ב-2018 לא הוסיפה שום חובה חדשה לגבי כתיבת המפרטים,

שום דבר. ב-2016 עוד, אחרי שראינו שלא נכתבים מפרטים במשך שש שנים העברנו החלטת ממשלה, שדי מוזר להעביר אותה כי היא עושה סוג של אובר רולינג לחוק שמחייב את המשרדים לכתוב מפרטים, שינו סדר שם בהחלטה ולא הצלחנו לממש את זה וגם אז היה עוד תקציב ולפני זה היו לא מעט תקציבים. היו לא מעט תקציבים שמשרדים קיבלו ואני חושב שהשאלה בכלל לא מה הוקצה להם, השאלה היא איך הם תעדפו את זה בתוך כלל המשימות שלהם. בעיניי מצופה ממשרד ממשלתי, שמחויב על פי חוק, במשך עשור לכתוב מפרטים,

גם אם לא היה בשנתיים האחרונות, הרי היו שמונה שנים לפני זה שהיו תקציבים, למצוא את הדרך לתעדף את המשאבים ואת המשימות שלו בתוך האירוע הזה. להטיל את זה על סוגיית המשאבים של 2018 זה פשוט תלוש מכל הקשר. באמת, זה משהו שבלתי אפשרי לקבל אותו. לכן גם לא יקרה כלום.

להמשיך להתעלם ב-2016, ראית שזה מתעכב שש שנים, להמשיך ולהתעלם מחוסר המשאבים זאת הבעיה. אתה נמצא בהכחשה מבחינתי. סליחה על זה, בהכחשה. עמיר, מ-2016 בכל זאת עבר תקציב. משרד הבריאות, יכול להיות שהוא קיבל כמה תקנים, הוא תעדף את זה בתוך הבית.

אני לוקח את האחריות,

זה לא משרד ראש הממשלה, זה משרד הבריאות, אבל זה המצב ובסיטואציה הזאת צריך לקבל החלטות נכונות כדי שזה יהיה, והמצב שלי, של משרד הבריאות, הוא יותר גרוע כי אנחנו מדברים על עשרה מפרטים שהם לא פורסמו עדיין, לכן גם ביקשנו לשנה. אני מצטער שזה המצב, אני לוקח אחריות, אני מצפה גם ממך. עמיר, תענה לשאלה הפשוטה, בתקציב שכן היה מ-2016 משרד הבריאות - - - משרד הבריאות גם בתקציב של 2016 לא קיבל משאבים. אתה יודע איך זה עובד. זה לא נכון,

אתה לא יכול להגיד לו ממשאבים שהולכים לבתי חולים, לתעדף לרישוי עסקים. זה פשוט לא עובד ככה. בדיונים המיוחדים זה פר הדברים שאתה צריך ליישם. אתה לא מקבל פול של תקנים ומתעדף אותם, זה לא עובד ככה, תבדוק אותי. אני רוצה להוסיף, בבקשה, עוד משהו. אנחנו עבדנו מ-2016, לא סתם עבדנו, הכנו מפרטים, ואז הגיעה הרפורמה של 2018 והפכה את הסדר של הפרסום. כל מה שעבדנו עליו, נאלצנו לשים בצד מכיוון שהחליטו אז לתת קדימות למפרטים נפוצים ביותר. סדר העדיפויות קודם היה שונה, כל העבודה שעשינו שמנו בצד, התחלנו לעבוד על מפרטים שלא היו בסדר המקורי. חייבים להיות פה הוגנים ולומר את הפרטים, כשהרפורמה יצאה לתוקף יצאו בה איקס פעימות עם סדר קבוע של מפרטים ואנחנו נערכנו ואנחנו עבדנו, ואז הגיעו ב-2018 והפכו את כל הסדר. דברים שעבדנו נאלצנו לשים בצד ופתאום להתחיל לדון על דברים שלא היו בכלל בסדר העדיפות שלנו כי לא עבדנו עליהם. שלא לדבר על זה שברפורמה של 2018 עוד הוסיפו שורה ארוכה מאוד של משימות. עמיחי, בוא תשאל גם אותי האם קיבלנו כוח אדם לכל הרפורמה הזו ב-2016, 2015, 2014, 2013? אני אעזור לך, כלום. אבל זו לא השאלה, שולי. אני מצטער. בטח שזו השאלה.

זו לא השאלה - - - כשמדינה מובילה רפורמה כזאת גדולה היא יודעת לתת למשרדים - - - האם,

2014 ו-2015 תקנים מאגף התקציבים במסגרת - - - רגע,

כשמדינה עושה רפורמה כל כך - - - ותעדפת את מה שאת מבקשת כי ידעת שאת לא מקבלת על הכול,

האם שמת את זה באיזה שהוא מקום מספיק גבוה בראש סדר העדיפויות? לא היה לי אפילו בתוך מה לתעדף את זה, אני לא מבינה על מה אתה מדבר.

לא קיבלנו ולא היה לי מול מה לתעדף את זה. ומבחינת סדר עדיפות, מאוד גבוה, אבל לא נתתם לי את האפשרות לתעדף. לא אמרתם לנו: הנה כוח אדם לרפורמה, אם אתם לוקחים אותו למקום אחר,

קיבלתם. לא היה מצב כזה. אתם צריכים להבין, אנחנו שותפים שלכם לרפורמה, אנחנו לא נגדכם, אבל אנחנו לא יודעים לעשות את זה עם בן אדם, שזו משרה אחת שבמשך כמעט כל התקופה האחרונה, שנה-שנתיים האחרונות, המשרה הזאת בקושי הייתה מאוישת. לא יודעים לעשות את זה, גם אם אנחנו רוצים. משרד הפנים, בבקשה. שלום.

הפנים פנה במכתב לפני כחודשיים לשלושה משרדים שראינו שמתעכבים בפעימה הזאת של המפרטים האחידים, של המפרטים הנפוצים, ובעקבות זה בעצם קיבלנו פניות מהשרה להגנת הסביבה וממנכ"ל משרד הבריאות שמבקשים את הדחייה. משרד שלישי הודיעו שכן הם יעמדו במפרטים וכן העבירו את המפרטים שלהם. אני רוצה רגע להגיד שבעצם מה שכתב שר הפנים לשרים היה שבסוף השנה הזו, ב-1.1.2021 אנחנו ניאלץ לפי החוק לפרסם את המפרטים האחידים בצורה חלקית. המשמעות היא שלא ניתן יהיה לדרוש דרישות ברישיון עסק של הפרקים החסרים, שזה לא של הבריאות ולא של הגנת הסביבה, וזה חוטא בעצם למטרות חוק רישוי עסקים והציבור יהיה זה שבעצם ייפגע. אז אני חושבת שכרגע ברגע שקיבלנו את הפנייה, באמת משרד הבריאות ביקש הארכה של שנה, המשרד להגנת הסביבה ביקש הארכה של חצי שנה, שר הפנים החליט לבקש בצו דחייה אחידה של חצי שנה בלבד לשני המשרדים. אני רק אגיד שבאמת המשרד להגנת הסביבה כן פרסמו כבר להערות ציבור ובעצם מה שנשאר הוא להטמיע את ההערות ולפרסם את המפרט הסופי ומשרד הבריאות, ברוב המפרטים שהוא ביקש דחייה, לא פרסם עדיין להערות ציבור. התהליך בחוק הוא שנדרשים 60 יום פרסום להערות ציבור, לאחר מכן יש עוד 120 יום למשרדים להטמיע את הערות הציבור ורק אחר כך מתפרסם המפרט הסופי, לכן החישוב של חצי שנה הוא, בעינינו, מינימלי. את מבינה את הבעיה שאני נמצא בה, למה ביקשנו שנה?

אני צריך ב-1 בינואר לפרסם כדי להיות בהליך.

אבל היית צריך לפרסם את זה כבר מזמן, כלומר בוא נגיד עם לוחות הזמנים האמיתיים.

לא - - - אני מבינה, באמת אני סימפתטית למצב של משרד הבריאות ולאתגרים שהוא במיוחד עומד בפניהם בשנה האחרונה ואתם יודעים את האג'נדה הסביבתית שלי ואת המחשבה שבאמת הסביבה תיפגע, אבל מצד שני אני גם יכולה להבין את המצוקה של אותם בעלי עסקים שבאמת כבר חייבים שהרפורמה הזאת תעבוד. אנחנו באמת נמצאים במצב כמעט בלתי אפשרי. אם אפשר להוסיף, בשנה האחרונה נכנסנו לשנה האחרונה, 2020, עם 20 מפרטים מפורסמים סך הכול. אפשר לפרק את זה? יש דברים שאפשר להוריד קצת? יש דברים שמוכנים? למשל אותם בתי קפה ומסעדות, אפשר לשחרר משהו? אני יכול להציע הצעה בעניין? כן, בבקשה. כמו שכבר ציינו מקודם, התקנות שמכניסות את הרפורמה של המסלולים המקוצרים נכנסת לתוקף שלושה חודשים בתוך 2021, זה אחת,

בתוך 13 המפרטים שמתבקשות פה הארכה, לפי מה שאמרה לי בנתונים של חוה, שמונה במסלולים המקוצרים שהם מאוד דרמטיים במובן הזה לרפורמה וחמישה הם במסלולים הרגילים, שזה פחות דרמטי קיומם של מפרטים, זה חשוב בשביל הוודאות, אבל זה לא חשוב בשביל יצירה של מסלולים מקוצרים. לכן אני חושב שבהתחשב בשילוב של בכל מקרה זה רלוונטי בעוד שלושה חודשים, את השמונה מפרטים במסלולים המקוצרים יכול להיות ששווה להאריך. לא הייתי נותן את מלוא השלושה חודשים כדי שלא נגיע לרגע האחרון, שתהיה לוועדה פה אפשרות לבקר את ההתקדמות קודם, נגיד חודשיים לשמונה מפרטים ואז אם יידרש עוד חודש יצטרכו לבוא לוועדה כדי לבקש את זה ולוועדה תהיה אפשרות לבקר, ואת חמישה המפרטים הנוספים לתת,

תקופה יותר ארוכה, אולי אפילו את מלוא חצי השנה כי הם פחות רלוונטיים לכניסה למסלולים המקוצרים. אם אפשר רק להוסיף עוד משהו? היו כמה טעויות במה שנאמר.

הנושא של שינוי בעלות הוא לא תלוי, הוא לא מותנה בפרסום מפרטים אחידים, הוא ייכנס לתוקף ב-1 באפריל, כמו שהוא רשום. הנושא של חידושי רישיונות לא מותנה במפרטים אחידים,

רק בקשות חדשות, ונכון, בקשות חדשות מותנות שהם ייכנסו במסלולים המקוצרים בפרסום מפרט אחיד ועדיין צריך לראות שבין ה-1.4 לבין ה-1.7 ישנם שלושה חודשים, זה לא כל החצי שנה, זה שלושה חודשים מאז שהתקנות ייכנסו לתוקף ועד הדחייה המבוקשת. אני מבינה. אז צריך לשים את זה על השולחן, ו-60 יום זה רק 60 יום להערות ציבור. לא הצעתי את ההצעה שלי. מרבית מה שקשור לתקנות שאינו פתיחת עסק לא תלוי במפרט ולכן לאותם חמישה מפרטים שרוצים דחייה שאינם במסלולים המקוצרים אפשר לתת את חצי השנה כי זה לא באמת יפגע, חוץ מכמובן העניין של הוודאות שעשור מחויבים אליו. ולגבי השמונה אחרים שהם במסלול מקוצר - - - אני אגיד לכם מה אני חושבת, אני יכולה לקיים דיון על זה מחר בבוקר. תקשיבו מה אני מבקשת. אני מבקשת שהוועדה תקבל עד מחר בבוקר,

מצידי תיקחו פה חדר, תשבו עם אדוני, עמיחי ממשרד ראש הממשלה, אני רוצה לקבל עד מחר בבוקר את אותם מפרטים שבהם אפשר לקצר את התהליך, כמה שפחות חודשים ואת אלה שאתם - - - אני לא יכול. כל מה שקשור למפרטים של משרד הבריאות, אנחנו לא פרסמנו בכלל אותם להערות הציבור. יש מפרטים שלא קשורים למשרד הבריאות? יש. יש כמה, נכון? בסדר. אני רוצה לעשות את ההפרדה הזאת, בסדר? אני לא רוצה שהכול יהיה גורף, אני רוצה שמחר - - - אנחנו נבדוק אפשרות לדרג. בדיוק, זה מה שאני רוצה.

ניפגש פה מחר בבוקר. אני אודיע לכם את השעה. תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה